התרבות והספורט של הכנסת. ה-14 בנובמבר 2018. ו' בכסלו התשע"ט. הנושא הוא הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט 2018, מ/1261. הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו בשלב הצבעה על ההסתייגויות. אני רוצה להבהיר לפרוטוקול, נושא אחד לא נפתח לדיון, לא להגיב על שום דבר, כי זו אמירה שלי: אני אתמול רציתי, אפילו בחצי קריצה וקצת הומור, להוכיח שעיקרון הפרדת הרשויות מתקיים בכנסת, והבאתי כדוגמה את מה שאמרה דינה זילבר, קפץ רוגזה של שרת המשפטים עליה, לעומת זאת, מה שאמר היועץ המשפטי של הכנסת, השרה לא העירה לו. למרות שיש פער גדול בין המקרים. לא התכוונתי, אם נאמרה מילה, או התפרש שהיועץ המשפטי לכנסת גלש בדברים. התכוונתי: "אמר אותם בשיא חומרתם". לא מעבר לזה. לכן, לא הייתה גלישה ואני מכבד את

לא הייתה החלקה, מבחינתי הייתה אמירה חדה, ברורה,

ושחררתי את השרירים הקפוצים למספר אנשים שישבו כאן בדיון, אז שחררתי אותם. תודה רבה. אנחנו ניגשים להצבעות על ההסתייגויות: רבותי חבריי הכנסת, אנחנו נתחיל בהסתייגויות,

בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל הפריווילגיה היחידה שיש ליושב-ראש היא שהוא יצביע על ההסתייגויות של חברת הכנסת מירב בן ארי ושלי ושל רחל עזריה בתחילה. הם רוצים להצביע על זה? אז אנחנו - - - לא,

אבל אנחנו רוצים לפני ההצבעה התייעצות סיעתית. יש לנו מחשבות. רגע, חכה.

אנחנו - - - אבל עוד לא אמרתי מה שאני רוצה לומר.

חכה,

דרך ארץ קדמה לעולם, לא רק לתורה, לעולם. אז בואו

יש לציין שעל ההסתייגויות שהזכרתי יש הסכמה. על ההסתייגות של אמיר אוחנה יש הסכמה מהשרה?

הקראתי אותה אתמול רק הזיכרון קצר. אני לצערי לא הייתי אתמול. נציג אותה, היא קצרה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום.

נתחיל. מירב בן ארי לא מקשיבה לי.

אז אנחנו מצביעים עכשיו, כרגע - - - ההסתייגות של אמיר אוחנה מנוגדת להסתייגויות שלכם.

מה קורה פה? אפשר לקבל את כל ההסתייגויות? אין בעיה, הכול יגיע אליכם. רבותי, יש מסיבת עיתונאים, שחררו שרירים, קחו אוויר. על איזו הסתייגות אתה מדבר?

למה אתה עכשיו מפריע לי? זה אתה הודעת - - - רגע, אני אצביע, עכשיו אני מצביע על שלי.

אני, עכשיו. יש לך אותה, היא גם של מירב בן ארי. אנחנו רוצים התייעצות סיעתית. רגע, רגע. אתה מתבלבל. אנחנו מנסים להבין מה אתם רוצים. חמש דקות התייעצות סיעתית לאופוזיציה,

ההצעה נתקבלה ותיכנס להצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

הצעה מספר 3?

מי נמנע? הצבעה בעד,

אין נמנעים, 5 הצעה לתיקון החקיקה (3) של חברי הכנסת מירב

אין בעיה. אתה מתנגד? - - - נושא חדש. אני מתנגד.

אני מעביר את ההסתייגות. זה היה. רציתי להביא לכם את זה בתנאי,

בלי דיון?

מי בעד ההסתייגות של אמיר אוחנה?

אני רוצה, זכותי,

מה זה "זכותי", מה אנחנו בגן?

זה לא מקובל עלי, סליחה.

- - אתה יש לך מספיק הסתייגויות להקריא. תקריא את ההסתייגויות של מרצ,

- - ושל המחנה הציוני, אמרתי לך את זה. קיבלתי. אמיר, אני מבקש שתבדקו את הנושא הזה לפני כן. אני אצביע על ההסתייגות

את מוכנה להקשיב לי רגע? אנחנו הצבענו עליהן.

לא טענת לנושא חדש. אחרי שהן עברו הן נושא חדש. אני

סמכות להדליק את הכוכבים. איזו סמכות אני נותן לשר? אגב אמיר אני במקומך הייתי מתנגד - - - הוא לא יודע מה שהוא אומר. עפר, הבנו.

אפשר לקבל רשות דיבור?

מיקי, תודה.

עכשיו מירב ישראלי - - אחריה. - - היועצת המשפטית של הוועדה. אני מנהל את הדיונים,

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 16 של קבוצת סיעת יש עתיד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד,

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 25 של קבוצת סיעת יש עתיד?

סיעת יש עתיד לסעיף 12א לא נתקבלה.

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 39 של קבוצת סיעת יש עתיד?

אין הצעה לתיקון החקיקה (39) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 12א לא

לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 46 של קבוצת סיעת יש עתיד?

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 57 של קבוצת סיעת יש

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

הצעה 61 של קבוצת סיעת יש עתיד?

מי נמנע?

בעד,

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

הצעה 65 של קבוצת סיעת יש עתיד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (65) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (71) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 12א לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותעלה

מי בעד הצעה 1 של קבוצת סיעת המחנה הציוני?

הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים,

מי בעד הצעה 5 של קבוצת סיעת המחנה הציוני?

מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (5) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

מי נגד?

הצבעה בעד,

נגד, 7 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (9) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא

הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (13) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא

מי נגד?

הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (17) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא

מי נמנע? הצבעה בעד,

נגד, 7 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (21) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 22 של קבוצת סיעת המחנה הציוני?

מי

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 29 של קבוצת סיעת המחנה הציוני? מי נגד?

הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (29) של קבוצת

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (59) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

הצעה 71 של קבוצת סיעת המחנה הציוני?

מי נמנע?

6 נגד,

מי בעד הצעה 73 של קבוצת סיעת המחנה הציוני?

מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 7

אתמול לא היו אזעקות באזור שלי וישנתי טוב. שלשום יכולת לעקוץ אותי.

הצעה 31 של קבוצת סיעת המחנה הציוני?

מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד,

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 38 של קבוצת סיעת המחנה הציוני? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד,

אין הצעה לתיקון החקיקה (38) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 8 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (46) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 79 של קבוצת סיעת המחנה הציוני? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד,

מי בעד הצעה 85 של קבוצת סיעת המחנה הציוני? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד,

נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (85)

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה

מי בעד הצעה 86

מי נמנע? הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, 1 הצעה לתיקון החקיקה (86) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 12א לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

הצעה 90 של קבוצת סיעת המחנה הציוני?

מי נמנע?

6 נגד, 7 נמנעים,

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים,

הצעה 95 של קבוצת סיעת המחנה

מי בעד? רגע,

הוא אמר אותה.

היא אמרה שמהפעם הרביעית שמגישים תלונת סרק תהיה

מי בעד הצעה 4 של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת? מי נגד? מי נמנע?

אין הצעה לתיקון החקיקה (4) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 12א לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 5 של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד,

8 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (5) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 12א

ההצעה לא נתקבלה ותעלה

מי בעד הצעה 8 של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת?

מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד, 8 נמנעים, אין הצעה לתיקון החקיקה (8) של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 12א לא נתקבלה. ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 16 של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת?

מי נמנע? הצבעה בעד, 6 נגד,

ההצעה לא נתקבלה ותעלה למליאה כהסתייגות לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מי בעד הצעה 23 של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת?